בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו פותחים את דיון הוועדה.

ראשון: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), (פ/80/25),

הוגשה בקשה להקדמת דיון בקריאה